אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו דנים בפרק ט',

37(4). צוהריים טובים. החלק הזה של הדיון חל בכשל שאביגיל הציגה קודם לכן. הכשל מדבר על כך שהיום יצרני ביטוח יכולים להחזיק סוכנויות ביטוח. בעולם הזה הלקוח

אלינו ככנסת כדי לשמור על הדיון הזה רלוונטי גם בכנסת וגם בממשלה. לכן במקביל נדרשת ההוראה הזאת שאנחנו מביאים כאן. שוב, כל המטרה היא שבקצה הדרך הלקוח, שהוא בעצם מי שאנחנו רוצים לדאוג לו, ובדיון הקודם ראיתם את זה, איך בכל נושא שני שחקנים ביחד. אבל כאן אתה מתערב בשוק. כשאתה אומר עוד

די לאפשר לכם בסוף כמחוקקים בטווח הרחוק לקבוע מדיניות סדורה לגבי השוק הזה. אני אקח את זה לחברות האשראי

בחברות האשראי והבנקים גם הוקמה ועדה ותוך כדי המשכת ונתת אפשרות

לכאן יש כאן שתי מטרות. האחת, לעצור שלא נרע יותר את המצב, והשנייה, לתת פתרון קבע שנביא אותו בעוד שנה וחצי. מי החברים

כפי שאיתי אמר.

הממונה על התקציבים, רשות שוק ההון ורשות התחרות. אני אשמח

חבר הכנסת ינון אזולאי ציין את חברות כרטיסי האשראי,

גם שם יש עניין שחלקן רצו לרכוש

שזאת תהיה או של אנשי ציבור ולא ועדה בתוך האוצר, המסקנה החד משמעית שלה היא שהלקוח מרוויח.

נעצור את כל העסקאות

גם לחברות ביטוח,

אני מתחבר למה שאמר קודם מר בן סימון וגם ד"ר רוטקופף,

אני אוסיף ואומר שבתוך